הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - הגנה על חושפי שחיתויות במשטרת ישראל),

יש תוספת לחוק.

אז הקראנו באמת את רוב החוק. אני רק מקריא את התוספת שהוועדה ביקשה.